אנחנו פותחים מחדש בדיון המהיר של חבר הכנסת אופיר כץ,

חה"כ אוסאמה סעדי, חה"כ טטיאנה מזרסקי, חה"כ יעל רון בן משה בנושא: "התורים הארוכים לבדיקות MRI ומניעת שימוש ע"י המדינה בטכנולוגיה שתקצר